ראשון הדוברים, חבר הכנסת אבי מעוז.

תודה, אדוני היושב-ראש. נאום מס' 3 על הנדסת התודעה, והפעם, על שוויון התפקידים בצה"ל. לפני 26 שנים, בבג"ץ אליס מילר, החל תהליך שמתעצם בשנים האחרונות בהובלת ארגונים שממומנים על ידי קרנות וממשלות זרות כגון פורום דבורה, שדולת הנשים ועוד, ובשיתוף פעולה עם יחידת יוהל"ם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר.

במסגרת הליך זה מופעל לחץ אדיר על מפקדי צה"ל, הן בצורה ישירה והן בדרכים עקיפות, על ידי מכוני מחקר ועתירות לבג"ץ, לקבל חיילות לכל

כלומר, פשוט צריכים לסרב להורים באופן גורף. אנחנו יוצרים פה מצב אבסורדי של שכבה שלמה של ילדים שיכולים להיות מוכנים וצריכים לעלות לגני הילדים, אנחנו בעצם עוצרים את האופק שלהם. זה נהיה עוד יותר אבסורדי כאשר כל המחקרים מראים שצריכים להפוך את הפירמידה וצריכים להשקיע דווקא בגיל

זהר ופסי מספרת בשירה "גיבור שקוף" את סיפורם של הלומי הקרב: "הלוחמים חזרו הביתה, רק הוא עדיין לא שב. / הגוף בבית, הנשמה בשדה הקרב. / הוא לא הפסיד, גם לא זכה,

// מושך עוד לילה, מנסה להירדם. / וכשעולה השמש הוא רק רוצה להיעלם. / הוא מאבד את זה, השכנים מדברים, / וזה כואב. // הקולות שוב ושוב, / והלב העצוב, / הלוחמים חזרו הביתה, הוא אבוד עכשיו. / הגוף בבית, הנשמה בשדה הקרב. / על הכביש המהיר, עומד בצד הדרך / בוכה. // וכשיש קצת שקט הוא מנגן שיר מוכר. / האצבעות נעות לבד. / אם היא תושיט לו יד, אם היא תיתן לו סיכוי, הוא יחיה. // הקולות שוב ושוב / והלב עצוב". אם לא היה ברור מי זה ה"היא" "אם היא תושיט לו יד" אין פה "היא", זה אנחנו. אני פונה לראש הממשלה ולשר הביטחון לפעול, לתת הוראה. זה בידיכם. מספיק עם מסיבות עיתונאים, מספיק עם תמונות. הגיע הזמן להחזיר לאלה שאנחנו חיים פה בגללם.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מזכירת הכנסת, אתמול יצאתי מהמשכן בסביבות 21:10 וחיכיתי לאוטובוס מס' 14 ממש כאן, מחוץ למשכן הכנסת, ונסעתי איתו לבנייני האומה.

בריצה קלה, הספקתי לרכבת האחרונה, שיוצאת בשעה 21:33 מירושלים לתל אביב.

משקיע מאמצים רבים בלנסות להשאיר את הרכב הפרטי בבית או במשרד, כאן בכנסת, ולנסוע בתחבורה ציבורית.

אני אומר "מאמצים כבירים" כי כולנו יודעים שהתחבורה הציבורית בישראל לא מספיק טובה, היא לא מספיק נגישה, אי-אפשר להסתמך עליה. ואני שואל: למה? איך זה יכול להיות שבישראל אין רכבות יותר מאוחרות מהשעה 21:30? איך יכול להיות שבקריית הממשלה, בעיר הבירה שלנו, אין שבילי אופניים שמחברים בין מוסדות השלטון לבין תחנות הסעות ההמונים? איך זה יכול להיות שאין קווי לילה, שהתחבורה הציבורית לא שבה לפעול בסופ"ש?

לא ברמה של דת ומדינה,

אלא ברמה של לפני כניסת שבת ואחרי מוצ"ש. איך יכול להיות שיותר חברי כנסת יוכלו לעשות שימוש בתחבורה ציבורית? זה כלכלי יותר, זה נכון יותר אקולוגית, זה נכון יותר סביבתית וזה בעיקר נכון יותר למאבק במשבר האקלים.

תודה. חברת הכנסת מירב כהן, איננה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי הנכבדים, ראשית אני ארצה להודות לחברתי נירה על הנושא של הלומי הקרב, פוסט טראומה. בהחלט, בזכותם אנחנו פה, אי-אפשר להתעלם מזה, בוודאי לא מאוהל המחאה שיש להם בחוץ, מחוץ לכנסת. אני כרגע עולה מהלשכה שלי. נפגשתי עם זוג הורים שאם היינו רואים אותם סתם כך ברחוב היינו חושבים שאפשר לקנא בהם, נראים טוב,

מקסימים, מלח הארץ. אבל אסון פקד אותם: לפני שנתיים הבת שלהם, איילת, בת 30, נשואה באושר, אימא לשני ילדים, התאבדה. למעשה, הם לא ידעו על המצוקה שלה, היא הייתה מצוקה שקופה. שבועיים לפני שהיא עשתה את המעשה, החתן שלהם, בעלה, התקשר אליהם, להורים, ואמר להם שדיכאון השתלט על הבת שלהם. עד שהספיקו להתארגן ומצאו תור לפסיכיאטר, שבועיים לאחר מכן, באותו יום שהם היו צריכים להיפגש עם הפסיכיאטר איילת לקחה את חייה בידיה. אחד המסרים שלהם, של הזוג הנפלא הזה, הוא: די להתחבא, אפשר לטפל. אני רוצה לספר לכם שבארצות הברית מדי שנה

חודש מאי, הוא חודש המודעות לבריאות הנפש. אני מבקשת לנצל את הבמה הזו, את הבמה המכובדת הזו, לציין את הדבר ולהזכיר לכולנו שאפשר לטפל בזה, שאין מה להתבייש, שנכון וחשוב להיעזר באנשי מקצוע, שאסור לפחד ואסור להירתע מהסטיגמה. ככל שנקדים לעשות כן, כך ייטב.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לדיון של אתמול: בימים האחרונים, מאז האסון הכבד בהר מירון, אני עוקב אחרי התנהלות שרי הממשלה, עוקב ולא מצליח להבין. הם מבינים מה קרה כאן, באיזה עולם הם חיים? 45 קורבנות איבדו את חייהם.

איך זה קרה, ואיך זה יכול להיות שאין בממשלה מישהו אמיץ מספיק, ערכי מספיק, ישר מספיק, כדי לקחת אחריות? דוחות מבקר המדינה משנת 2008 ו-2011 ועוד דוח משנת 2016, הכול היה על השולחן, ולא נעשה דבר. האסון האחרון הוא רק שלב אחד בשרשרת הכישלונות של ממשלות נתניהו, בצבר הבעיות הלא-מטופלות: בחברה הערבית והבדואית, במערכת החינוך ובמערכת הבריאות, באוטונומיה החרדית, שהבעיות שם רק

במחדל של 6,300 המתים במשבר הקורונה. ישראל צועדת מאסון לאסון, השחיתות מתפשטת, הדרג המקצועי נמצא תחת מתקפה. אז מה ציפיתם שיקרה? חשוב שנבין ונפנים: המחיר ששילמו 45 הנספים על הכניעה המוחלטת של נתניהו לא יהיה האחרון אם נמשיך כך. אסור להוריד את הנושא מסדר-היום. אני קורא לממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית היום. חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמו רבים וטובים בעמנו ישראל, חשתי זעזוע וחלחלה מדבריו הבוטים והמצמררים של שדרן הרדיו ירון לונדון, שטען שהאסון במירון לא מעציב אותו כי אנו לא בני אותו העם, זה כמו אסון שקורה בסין. ולקינוח, הוא גם בז למתפללים ולתפילות סביב של קברו של רשב"י במירון. דברים חמורים אלו מוכיחים יותר מכול את אישיותו השלילית של האיש, שרגש, חמלה ורחמים כנראה רחוקים ממנו כמטחווי קשת. עין לא נותרה יבשה באסון, באיסוף של הגופות, בזיהוי הגופות, בלוויות, בבתי האבלים, והלז טוען שזה לא מדבר אליו. ראשי מדינות וממשלות בעולם, גם כאלה שאין לנו איתם קשרים דיפלומטיים, שיגרו תנחומים וכאב, וללונדון זה כנראה כמו אסון בסין. וכי אם הייתה,

נפילת רכבת בסין לתהום עם 50 סינים, לא היינו כואבים את זה? הם לא יציר הבורא? פעם בא תלמיד למרן הרב שטיינמן זצ"ל וטען בפניו שאין לו טעם בלימוד התורה. הסביר לו הרב שהתורה היא כמו סוכרייה, זה חייב להיות לך טעים, אלא אם כן אתה עם פצעים בפה או אוכל את הסוכרייה כשהיא עטופה ולכן אינך חש בטעם של המתיקות של הסוכרייה. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון, אבל מציע לך אחרי דבריך לבדוק את פצעי הנפש שלך או את המעטפת שעל ליבך. כך יהודי לא מדבר, בוש והיכלם. חבר הכנסת מוסי רז, איננו. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, בבקשה. על חייו ומותו של אחמד חג'אזי: אחמד חג'אזי היה סטודנט לסיעוד, ילד יפה בן 22 מטמרה. יום אחד בפברואר הוא למד עם ידיד שלו. הם שמעו יריות בחוץ, הוא יצא למרפסת ושם הוא פגש את מותו. זה היה בהיתקלות של מה שנקרא, המשטרה שערכה חיפוש אחר משפחת פשע בשכונה מאוד צפופה בטמרה. באותו יום וימים אחרי היו המון הפגנות בטמרה ובעוד יישובים, והמשטרה הבטיחה שהיא תערוך חקירה. אחמד חג'אזי הכי אהב את אימא שלו. אני פגשתי אותה שלשום ופגשתי גם את אחיו ג'אבר. שאלתי את אימא שלו: מה הוא אהב לעשות? היא אומרת לי: הוא אהב לעשות אותי גאה. שאלתי את ג'אבר: מה המשטרה עשתה עד כה? והוא אומר לי: כלום. שלושה חודשים, וכלום? ואני שואלת: אם לאחמד היו קוראים איציק מרעננה, הייתה בדיוק אותה תוצאה, כלום? שהמשטרה לא עושה עם זה שום דבר? לא חוקרת, לא מתקשרת עם המשפחה? כשאנחנו מדברים בחברה הערבית על אלימות משטרתית ועל הזנחה משטרתית, זה כל העניין, כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו שקופים אל מול המשטרה, כשאנחנו רוצים שמשפחות הפשע בחברה הערבית ייסגרו ויצאו מהיישובים הערביים,

כשראש הממשלה בנימין נתניהו כבר שבע שנים אומר: אני מבטיח למגר את האלימות והפשע בחברה הערבית,

ואני שוב שואלת: איפה אתה, אמיר אוחנה? אה, נכון, התשובה היא: אני אחראי אבל לא אשם.

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת מאזן גנאים,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ברור שחברי הכנסת במדינת ישראל לא קראו את הדוח האחרון של ה-Human Rights Watch. אני לא רוצה לדבר על כל מה שקורה במזרח ירושלים, אני רוצה לדבר ספציפית על מה שקורה עם 28 המשפחות שאמורות עכשיו לעבור שוב טיהור אתני במקום שלישראל אסור שתהיה בכלל שם נוכחות. זה שטח כבוש לפי החוק הבין-לאומי.

גם המדינה וגם העירייה, מוסדותיה השונים של המדינה, מעורבים שם בהמון פשעים נגד החוק הבין-לאומי. אבל יש גם דבר שאני חושב שאולי עליו אפשר לבנות הסכמה. אני מבין שבמקרה הספציפי הזה מגיעים כל מיני אנשים, עמותות של המתנחלים שטוענות שיש להן את ניירות הטאבו, ובשביל זה צריך לפנות את המשפחות הערביות הפלסטיניות מאיפה שהן חיות כבר עשרות שנים. את הטיעון הזה אני יכול לקבל במקרה שהוא יתפוס לגבי כולם: האנשים האלה ספציפית, בשייח' ג'ראח, מקורם ב-48', פליטים מלוד, רמלה, יפו, חיפה. אני אפילו יכול ללכת על זה מעבר למשפחות האלה של שייח' ג'ראח. אם מדינת ישראל באמת מוכנה להתמודד עם זה שהיא גנבה את הרכוש של הפלסטינים ב-48', ומי שיש לו את ניירות הטאבו יכול לחזור לנכסים שלו, אנחנו מקבלים את זה כתנאי ראשוני לפתרון הסכסוך. זה רעיון מצוין מבחינתנו. הבעיה שגם פה העניין הוא גזעני. יהודים שיש להם מסמכים מזויפים, לא יודע מאיפה, יכולים לטעון את הטיעון הזה, אותם אנשים שחיים בבתים שלהם עכשיו לפי חוזים עם ממלכת ירדן ואונר"א לא יכולים לטעון את אותו טיעון לגבי ניירות הטאבו שיש להם בידיים. אם העניין הוא שמי שיש לו ניירות טאבו חוזר לרכוש הפרטי שלו, הדבר הזה מקובל עלינו. הלוואי שמדינת ישראל תקבל את זה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברים יקרים, למה שלא תמחה בכנסת על מה שאמר ירון לונדון, שאל אותי היום ידיד. התלבטתי מה לענות לו. אפילו ביני לבין עצמי לא נתתי לדברי ההבל לתפוס מקום בנפשי. אבל אז חשבתי שאם יש נאום בן דקה, דקה בלבד, אז רצועת זמן קצרה כל כך אני מוכן להקדיש לנושא. בכל דבר גדול, בכל אירוע גדול, ישנם רעשי רקע קטנים. לצד הכאב העצום, לצד הרצון והחובה לבדוק ליקויים ואחריות ציבורית, אין ספק שעם ישראל נמצא בימים האחרונים בשעותיו היפות. רק מהיומיים האחרונים, עם תחילת ימי השבעה על קורבנות האסון, מגיעים עוד ועוד תיעודים על אנשים שאינם חרדים כלל, אולי אפילו גם לא דתיים, שמגיעים לבתי האבלים, מחבקים ומתקבלים בחום ואהבה.

לצערנו אנחנו אגודים בצרה, אבל עדיין זו מעלה גדולה. מחובתנו להבליט את היכולת האנושית והחברתית שלנו. מותר לנו לומר לעצמנו: כן, אנחנו יודעים להתנהג כמו גדולים.

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת יעקב מרגי, אף הוא לא נמצא. משכך, חברות וחברי הכנסת, תם פרק נאומים בני דקה. הודעה ליושב-ראש הוועדה המסדרת, שתימסר על ידי חבר הכנסת אופיר כץ. ההודעה איננה מחייבת הצבעה.

אדוני היושב-ראש, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת הכספים: מטעם סיעת הציונות הדתית, במקום חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק תכהן חברת הכנסת מיכל וולדיגר.

תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת,